בוקר טוב. הנושא בו אנחנו דנים, להערכתי כל ועדות הכנסת מתעסקות בנושא עכשיו, מוועדת הכספים והוועדה להתמודדות עם הקורונה וכן הלאה. במקרה הזה

מקטע מדוח מבקר המדינה 70א, וספציפית הקטע הזה בדוח מבקר המדינה עסק בצמצום הנטל הבירוקרטי בדגש על מימוש התוכנית הכלכלית של משרד

במקום לעלות, ירדנו בצורה מאוד מאוד משמעותית וזה כמובן בא לידי ביטוי בחיי היום יום של העסקים.

וורלד אקונומיק פורום עושה השוואה בין 140 מדינות והוא מצא שמיקום ישראל הוא 59 בקריטריון של נטל הרגולציה על עסקים. מדינת ישראל נדרשה לסוגיית הנטל על העסקים כבר ב-2007 והחלה בסדרה של החלטות ממשלה והחלטות כנסת בנושא הפחתת הנטל.

שקף 12. חוסר בנקודת שירות אחת לעסקים. מצאנו שאין איזשהו זדון בפעולות משרדי הממשלה או השתהות מכוונת אלא חסרה יד מכוונת והעבודה נעשית בטור, בהרבה פעולות,

כפי שאנחנו איתרנו, הבעיה העיקרית היא הימשכות משך הזמן של הליכי תכנון ובנייה,

שבא לגשת לבקש היתר בנייה,

מצאנו שהדבר בעיקר נובע מחוסר תיאום בין שלב הבנייה לשלב רישוי העסקים. לרשות הכבאות אין מידע על סוג העסק שישכון באותו מבנה. אין לו מידע לגבי מספר פריט הרישוי שיהיה במבנה הזה. דבר נוסף שמצאנו הוא שדרישות כבאות חדשות נוספות לעסקים שכבר פועלים מזה שנים ארוכות כאשר מדי תקופה, אחת לשנה או

יש לזכור שאנחנו לא לבד. בעיקר אנחנו משווים את עצמנו למדינות אירופה ויש לנו כמובן כאן את הדוח של דוינג ביזנס אבל אם הסתכלנו בהשוואה לעומת מדינות אירופה, אנחנו רואים שגם הן עושות

אנחנו לא נכנסנו במקום המשרדים השונים לשיקול דעתם לגבי הדרך הנכונה להקל על התהליך בכל מצב ומצב. הם המומחים בתחום. יותר באנו לראות היכן אנחנו

נכון.

בחרנו בך מבין עשרות אלפי עסקים או מאות אלפי עסקים בישראל כדוגמה. ספר לנו מה קרה לך מהרגע שנזקקת לסיוע בעקבות משבר הקורונה. קודם כל,

היום ה-7 בחודש וב-10 בחודש יורד לי

זה נחמד מאוד שמעבירים ככה בקלות חוק להעביר

אבל איפה

זה מה שמעכב את הכול. לא חכמה שמשרד שיש לו נגישות למעט מאוד עסקים עושה מפרט אחיד. אנחנו צריכים משרדים שהרגולציה שם היא באמת חונקת עסקים, היא באמת דורשת מעסקים ואתן לכם

והתגובה המאוד איטית של משרדי הממשלה בהעברת הכסף, אני יכולה לומר לכם שאנחנו לנושא הפעימה השלישית, מרבית מעסיקים שלי וראיתי בדיון את אמיר נדרשו לבדיקות חוזרות. קיבלו רק 20 אחוזים וגם עד השלב שהם קיבלו מסרון שהם מקבלים 20

הסיטואציה הקיימת היום היא שהרבה מאוד עסקים ולדעתי גם אצל התעשיינים נדרשים לבדיקות האלה. נתתם התחייבות שתוך שבוע אתם מעבירים את הכסף, אז

איזה יופי שנתנו לכם 30 ימים. העסקים יושבים ומחכים לכסף,

זאת אומרת,

לפנות.

אולי אני יכול בדואר, בדרכי להגיש את הרישוי שם. המשרד לא ערוך לכלום.

אני מסכים אתך אבל זה הוצג כ-100 מיליארד ולכן אני נתפס למספר הזה. בפועל יצאו 26 מיליארד שקלים ורובם יצאו למערכת הבריאות וחלק הרבה הרבה יותר קטן הגיע

המנגנון של הארנונה,

הגדירה אילו ענפים זכאים לפטור, אילו ענפים לא זכאים לפטור, כמעט כל הכסף הזה באמת עבר לעסקים. זאת ההקלה המשמעותית, כמעט היחידה, שהממשלה

להם כל סיבה לרמות את המדינה והם פשוט לוקחים את מה שמגיע להם או שלא ייקחו את מה שמגיע להם, אבל אין להם איזשהו רצון לרמות את המדינה.

אנחנו גם שומעים הרבה את השטח, מעבירים את המידע ושותפים עד כמה שאפשר בדיונים. בהחלט הנושא של המענקים והעזרה הכספית, זה בהובלת משרד האוצר

6 מיליארד, על פי חשבוני זה פחות משליש, משהו כמו 28 אחוזים או משהו כזה.

קודם כל, עוד לא הסתיים זמן הגשת הבקשות שהוא עד

זה די קשור למה שנאמר כאן על ידי התאחדות התעשיינים, בואו תנו פיצוי מהיר לפי המחזור. אנחנו מנסים לעשות הרבה התאמות בנתונים לטובת בעלי העסקים. אם אנחנו ניקח את המחזור היבש שמדווח למע"מ ונפצה רק לפיו, בלי התאמות מסוימות שבעלי העסקים מבקשים, אני אומר לך שייפלו הרבה יותר אנשים

אני מנסה להסתכל באמת ברמת המקרו על התוצאה, על כמות הבקשות שהוגשו, היכן אנחנו עומדים ואנחנו עדיין מנסים להתייעל ולהוריד את כמות הבדיקות

אנחנו עונים לשאלות ומנסים כל הזמן להיות עם

ראש לשכת יועציה מס, והוא הראה לנו שני

הבעיה העיקרית היא שאם נדחית על ידי הלוואות

המצב שלך הוא לא כל כך פשוט. מה שקרה בהתנהלות שלנו מול המענקים של רשות המסים, אחרי

אני ראיתי קודם את אמיר ב-זום והעצה שלי אליו, לאור הבקשות שראיתי על אותם 10 אחוזים שלא אישרו להם, ביקשו מהם המון נתונים,

הדבר השני שאתה אומר הוא שהבעיה כמו שאתה רואה אותה עכשיו,

היא דווקא בהיבט של ההלוואות מהבנקים. האם הטיפול בבעיה הזאת השתפר במשהו ומה צריך לעשות כדי לשפר אותו? במבחן התוצאה אנחנו נבדוק את הקרנות החדשות בערבות מדינה שאושרו,

לדאוג לזה שהפעימות הבאות מעכשיו ועד דצמבר יהיו כאלה שיאפשרו לעסקים האלה לקבל את המענקים ואת מתווה החילוץ וברגע שהעסק נשאר עסק חי ומנוע

אבל על עסקים מעל 20 מיליון, על שולחנם סמוכים עשרות ומאות עסקים קטנים אחרים ועל שולחנם סמוכים אלפי עובדים ואותם אלפי עובדים שנמצאים

אני חושב שאם התוכנית שניר ברקת מביא לראש הממשלה וראש הממשלה יאמץ אותה, היא תוכנית ראויה מאוד והיא הסיכוי היחידי

אותו מספר עובדים יישאר שמונה שבועות,

אם עד סוף השנה - 100 אחוזים הופכים למענק, בלי שום דבר, דרך הבנקים בצורה הכי פשוטה שאפשר וקיבלנו את

מידיעתי לא תוקן כלום.

לעסקים בינוניים מעל 20 מיליון שקלים

זאת אומרת, אני גם לא יכול לבנות משהו שעד

אני אומר לך יותר מזה, מטילים עליך הרבה מגבלות והרבה דברים ואומרים לך תישא בכל ההוצאות של כל הדברים האלה. אף אחד לא לוקח בחשבון את הזמן שמבוזבז ואת ההיבטים שמבוזבזים כדי לקיים את העסק בהתאם לדברים אלא מצפים שעסקים יספגו את כל ההוצאות האלה. במלים עדינות אני יכול

אחד הדברים שקצת מרגיזים במדינת ישראל

להשכלה כללית, זה לא קיים לגבי מכשור רפואי, לא בבתי חולים ממשלתיים, לא בבתי חולים של ההסתדרות שהיא בכחול

זה ברור. עוד נקודה קטנה אחת. חידוש רישוי למכשור רפואי,

ניתנת. אם לוקחים את הנושא של ה-FDA, אתה מגיש את ההצהרה שלך ואוטומטית זה מחודש לגבי המוצרים

כי זה הנושא הבוער היום, בנטל הבירוקרטי ובמימוש של זכויות של אנשים בהקשר

בין אם זה משרד האוצר ובין אם זה הביטוח הלאומי. תביאו לנו מישהו שרלוונטי לנושא הזה ואנחנו נשמח לדבר אתו. אני יכול לענות על השאלות. מצוין. אני אחזור על השאלה כפי ששאלתי את אלינה. שמענו בהרחבה על הקשיים הבירוקרטיים שיש לעסקים

אתה יודע באחוזים כמה מהאנשים שהגישו תביעה לדמי אבטלה במהלך הזמן,

כמה מהם כבר קיבלו והכסף אצלם בבנק? אני יודע להגיד שמבחינת האחוזים של אי טיפול

רשות המסים ביקשה מאתנו מידעי לגבי סוגים של הוצאות מסוימות כדי שהם יכניסו אותם לתוך המודל של התשלומים ומבחינת העברות המידע והיערכות מחשובית של כל מיני מידעים לטובת רשות המסים כדי שיעבירו את

שנוגעים למעשה להארכה של תקופות אבטלה,

מבחינתכם לא יהיה עיכוב בזה שהכסף יגיע

בכל אחת מהפעימות או לפני כל אחת מהפעימות ותוך כדי כל אחת מהפעימות,

גם הצעות מקצועיות שלנו לגבי איך אמורים להיראות המענקים האלה. גם

מספרים מבחינת סגירות, אני חושב שאני לא הכתובת אלא יכול להיות שרשות המסים תוכל לעשות זאת טוב ממני. אנחנו כן רואים איזה ענפים נפגעו יותר,

גם מבחינת קושי לעמוד בהנחיות וזה משהו שאנחנו כן עוקבים אחריו כל הזמן. כן חשוב לי

בסך הכול תוכניות בגובה של קרוב ל-300 מיליון שקלים שנועדו לסייע לעסקים לעבור את התקופה. חוץ מהקשר הקבוע של המוקדים שפתחנו מהרגע הראשון, 24/7 לעסקים והקשר שלנו עם משרדי הממשלה,

אני אנסה עוד עכשיו לבדוק את הנתונים מול הממונה על ערבויות המדינה. בסדר. ביחס לטענות שהועלו לעניין ענף המסעדות והאירועים והיקף ההלוואות שניתנו במסגרת המסלול הרגיל, לא ניתן לומר באופן גורף שלא ניתנו הלוואות לעסקים בענפי האירועים, המלונות והמסעדות.

כאשר אנחנו מסתכלים על נתוני הביצוע, אנחנו רואים שניתנו הלוואות לעסקים בענפים האלה אבל, כפי שגם צוין, פתחנו את המסלול לענפים בסיכון שאמור לתת מענה בדיוק לאותם עסקים שלא קיבלו מענה במסגרת המסלול הרגיל. כידוע המסלול הזה כן נפתח לפני כשבועיים ואנחנו במעקב אחרי נתוני הביצוע. מה שונה בו? מה בתנאים שלו מבחינתכם, מבחינת מה שאתם נותנים, שונה מהמסלול הרגיל? שיעור ערבות המדינה הוא גבוה יותר ובעצם זה אמור לאפשר לבנקים לתת אשראי. שיעור הערבות להלוואה אינדיבידואלית הוא 85 אחוזים במסלול הרגיל. מה שיעור הערבות כאן?

שמה ששונה זה סכום הכסף, הסכום הכולל, שהעמדתם לרשות הסגמנט הזה בתוך הערבות להלוואות. הערבות ביחס לכל הלוואה, שיעור הערבות הוא גבוה יותר והוא עד 60 אחוזים. כאמור, אני לא מול הנתונים, לא נערכתי עם כל הנתונים לקראת הדיון, אבל אני אוכל לבדוק ולחזור אליכם. בסדר גמור.

אני רוצה לסכם את הדיון בשלב הזה. אני חושב שמה שראינו כאן,

זה מצב התחלתי כפי שעולה מדוח המבקר שהוא לא חדש לאף אזרח במדינת ישראל כמה קשה כאן לפתוח עסקים, כמה קשה כאן לרשות עסקים, מלשון רישוי, איזה עול בירוקרטי מונח על האזרח ועל היזם, ועם כל המאמצים לשפר אותו הוא איננו משתפר, בטח לא משתפר באופן הרצוי וציינו נכון נציגי המבקר שגם עם ההתקדמות המסוימת שאנחנו עושים אל מול עצמנו, אנחנו נסוגים במדד העולמי והמדד העולמי הוא מה שחשוב. אנחנו צריכים להשוות את עצמנו לעולם גם מפני שלאנשים יש את האופציה לפתוח במקומות אחרים וגם מפני שאנחנו רוצים להיות מדינה מתקדמת גם בתחום הזה. ספציפית לקורונה. נדמה לי שאנחנו בהחלט רואים שיפור. זו סיטואציה שלא נצפתה, שהיא חסרת תקדים ברוחב ובעומק שלה ולקח זמן כדי להסתגל אליה. אם אני יכול לשפוט גם מהדיון הזה וגם מידע מוקדם, השיפור הוא יותר ברמת השטח, בנכונות של הפקידים, היחידות המסוימות, גם במשרד האוצר וגם במקומות אחרים,

שהם הבינו מה הצרכים האמיתיים של השטח, לעמוד בהם. מה שחונק אותם וזה נאמר על ידי חלק מהדוברים כאן הוא דווקא ההחלטות מלמעלה. החלטות מלמעלה שהן בהרבה מובנים סותרות, הן בהרבה מובנים לא שקופות ולא מובנות, הן בהרבה מובנים מתוך איזו גישה קמעונאית שעדיין לא מבינה ולא מפנימה את גודל המשבר בו אנחנו נתונים ועכשיו גם את העובדה - שהייתה למי שעסק בזה די ידועה גם קודם שהקורונה היא לא אירוע חד פעמי. כל הזמן משווים את זה למתווה צוק איתן. צוק איתן או מלחמה בכלל זה לא דומה. היא מתחילה, היא נגמרת ואחר כך מתחיל השיקום הכלכלי. כשהיא מתרחשת כביכול לא עושים כל שיקול כלכלי. אף אחד לא מנהל את המלחמה ואומר כמה זה יעלה לו אלא אחר כך נקבע איזשהו מתווה ואפשר לעמוד בו כפוף לאמצעים של המדינה. כאן זו מציאות. זו מציאות שהולכת ללוות אותנו חודשים. אני חושב שהדבר הכי מדאיג שאנחנו רואים אלה דברים שנוגעים למקרו ניהול של הדבר הזה. אם בסופו של דבר אומר לנו ירון גינדי שמייצג, הוא לא רק מייצג את יועצי המס אלא הוא שחקן מאוד רציני,

בעולם של נציגי העסקים, העצמאים וכן הלאה אל מול השלטון, שמי שישב אתו זה חבר כנסת שהיוזמה האישית שלו היא מבורכת אבל היא לא מייצגת אף אחד ומאחורי חבר הכנסת הזה כביכול עומד ראש הממשלה אז הדבר הזה רק מעיד על בלבול, אני משתמש במילה בלבול שהיא מילה סלחנית, ויכול להיות שהבלבול הזה הוא מכוון בניהול המדיניות הכלכלית. לדבר הזה אין תרופה. שום פקיד, חרוץ ככל שיהיה, מוכשר ככל שיהיה, לא יוכל לתת לו תשובה. השורה התחתונה היא שהכסף לא מגיע. אנחנו מסתכלים על הכמויות שמציינים ככסף שהמדינה מוכנה לכאורה לתת, בין אם זה דרך הבנקים בערבויות, בין אם זה באופן ישיר, אבל הכסף הזה לא יוצא. הנתון שהתחלנו אתו הוא הנתון אתו אנחנו מסיימים, פחות מ-50 אחוזים מה-100 מיליארד שקלים או סדר גודל של מה שדובר עליו, הגיע לעסקים, הגיע לאנשים, הגיע למובטלים ולבעלי עסקים וזה כשאנחנו רואים, כמו שצוין כאן, נזק לעסקים שחלקו הוא כבר בלתי הפיך. הדבר הזה הוא מחוץ לתחומו של הדיון הזה אבל אנחנו נמשיך לעסוק בו גם בוועדה לביקורת המדינה וגם בגופים אחרים של הכנסת, כי זה הדבר החשוב ביותר שנמצא כרגע על סדר היום הלאומי. תודה רבה. אני נועל את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 11:50.